שלום בוקר טוב חברים חברות, תראו איזה אנשים מדהימים באו לפה היום. לכל מי שהיו בפקקים כמונו שעות ארוכות בכל זאת, אני שמחה באמת לפתוח הבוקר את הישיבה המיוחדת של מכינות אופק החצי שנתיות בכנסת ישראל, ואני בטח שמחה שהיא נעשית ביחד עם חברי, יושב ראש הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, חבר הכנסת מיכאל ביטון. אנחנו עושים הרבה שיתופי פעולה יחד גם בנושאים האלה, ואני מברכת על זה, אז תודה רבה גם על השותפות הזו,

המכינות באמת זה אחד המפעלים החשובים המרשימים בחברה הישראלית, בטח בחינוך הלא פורמלי לקבוצות יותר בוגרות ומה שבאמת הן מאפשרות ומייצרות, ואני אספר שהמכינות החצי שנתיות, הפריפריאליות הן בהכרח נדבך מרכזי וחשוב בדבר הזה. אני אגיד אפילו ברמה האישית שכשאני שמעתי לראשונה מה זה מכינה קדם צבאי או שנת שירות הייתי כבר בבה"ד 1, גדלתי במגדל העמק ואז לא היה אפילו בכיוון ודווקא מהמקום הזה של יצירת שוויון ההזדמנויות והאפשרויות, אני עוד יותר חושבת שזה חשוב. כל החינוך הלא פורמלי, על כל הרצף שלו וגם במכינות. גם בשביל שוויון הזדמנויות ובשביל מיצוי הפוטנציאל המדהים של החברה שלנו, של ההון האנושי המדהים בה. בשנה שעברה, גם בכספים הקואליציוניים דאגתי להעביר כסף למכינות אופק אפילו בלי ישיבה כזו או כל דבר כזה, באמת מתוך הבנה שתיקון בפריפריה עושים לא רק בנקודות הקצה, אלא גם בהעצמת החבר'ה הכי מובחרים ומדהימים ומימוש הפוטנציאל המדהים שלהם. ושיווין הזדמנויות, כמו שאמרתי, הוא על כל הרצף, ואני מניחה שמטעמים דומים גם חברי פה שותף לרעיון הזה, ואני אעביר את זכות הדיבור אליו. תודה נעמה. ברוכים הבאים לכולם. אולי צריך להגיד משהו כללי בבוקר הזה, אנחנו רואים נדיבות מאוד גדולה של הממשלה בהסכמים קואליציוניים. ואנחנו לא תמימים, כדי לקיים ממשלה עושים הסכמים קואליציוניים ומיליארדים עפים ימינה ושמאלה. מתי הבעיה? כשאתה לא רואה מיליארדים שעפים, לא ליוקר המחייה, ולא לחינוך, ולא לנוער בסיכון ולא לכפרי נוער, ולא להקטנת תשלום מההורים אלא הקטנת תשלום להורים במגזר מסוים. ואנחנו פה בדיון שהוא חלק מהבעיה. מכינות אופק זה דבר שהוא בקונצנזוס של מדינת ישראל. ההיסטוריה של מכינות זה דבר שהיה ממיין, אליטיסטי, התחיל בציונות הדתית, עבר למכינות חילוניות, אחרי זה משלבות של דתיים וחילונים ובסוף נוצרו מכינות אופק ונוצר, הרעיון שילד בסיכון או נערה בסיכון או ילד שלא קיבל הזדמנות, יקבל הזדמנות למכינה, ורואים את האפקט של מכינות אופק רואים מה זה עושה לבן אדם. הייתה לנו הזכות להקים מכינה, מכינה כמו אופק בירוחם ובסוף היא גם הצטרפה למסלול של מכינות אופק. ויש מספר גופים מדהימים שעושים את מכינות אופק, וגם בכלל הדרישה הזאת שנער בסיכון זכאי להיות במכינה ונער בסיכון זכאי להיות בשנת שירות, מה שעשו במרכז מעשה. זכות הייסוד הזאת, להיות חלק מהתנדבות והנהגה וחוויה של צמיחה, היא לא רק של נערים מבתים במצב טוב. פה אנחנו רואים פער בלתי נסבל בין התבססות התקציב של מכינות היסטוריות, של תקציב עצום ויציב וזה טוב שיש להם תקציב, לבסיס תקציבי של מכינות אופק שהוא 10 מיליון שקלים, ואז מגרדים מן היקב ומן הגורן בכל שנה, והכל מוטל בספק. וכך גם אני עסקתי בנושא גם במשרד עם כל מיני העברות של התחום הזה בין משרדים והפגיעה בתפקוד, וגם חוסר תקציבי, והבאנו לשם כסף וגם בקואליציוני הבאנו לשם כסף. אנחנו רוצים להגיד לכם משהו, לדוברים, אתם אנשי חינוך ואני בטוח שאתם תסבירו לנו את התהליך הפדגוגי של מכינת אופק, הוא גם מופיע במצגת. אבל הישיבה הזאת לא מטילה ספק באימפקט של מכינות אופק, הישיבה הזו ממוקדת בלהבטיח את העתיד של מכינות אופק. אז כל מי שירצה להציג לנו משהו פדגוגי שיבין את ניצול הזמן של הישיבה הזאת. אנחנו נרצה לשמוע את משרדי הממשלה לפי מי שמחזיק בתקנה, ולפי מי שמממן, ובמקביל את ראשי מכינות אופק ויש פה גם נערים ונערות שיספרו לנו את הסיפור האישי כי הוא משמעותי, ואת כל זה אנחנו רוצים עם מסקנה שצריך להביא כסף למכינות אופק, אז אל תאבדו את הדיון למקומות אחרים. הנושא פה הוא שבועיים להבטיח את העתיד של מכינות אופק. גואטה ברוך הבא, תצטרף אלינו. נעמה תנהל את הדיון, מידי פעם אני ארשה לעצמי להתפרץ אז בבקשה נעמה. ביחד, ביחד. קודם כל חבר הכנסת יוסף עטאונה נשמח שתפתח, נהוג שח"כים פותחים. תודה רבה, אני דווקא רציתי להתייחס,

לתחילת דברייך לגבי החינוך הבלתי פורמלי, והעדיפות שלו והצורך במיוחד בפריפריה ובאשכולות סוציואקונומיים נמוכים. ולגבי הדיון עצמו, אני חושב שיש לפעמים עיוות וטשטוש של מושגים, של פריפריה גיאוגרפית וחברתית שתחת הכותרת והמושגים האלה, שאני מאוד מתחבר אליהם ובא משם ומייצג אנשים משם, וכל מיני תוכניות שקיימות בכל משרדי הממשלה, וסליחה על הבורות, אני מה שהבנתי מהדיון זה שאלו מכינות קדם צבאיות אופק שבעצם מציעות מכלל 20% מהאוכלוסייה במדינה זה גם החרדים בצד השני שלא נמצאים בתוך התוכניות. ולכן אני מדבר על עיקרון כשבאים לדבר על פריפריה צריך לקחת תוכניות ולחשוב על כל האוכלוסייה, ללא התניות שמראש מפלות לרעה אוכלוסייה שהיא בפריפריה של הפריפריה. קודם כל תודה יוסף, דברים חשובים. אני מניחה שגם הנושאים האלה יעלו פה היום בהקשר של חיים משותפים, ואיך באמת עושים את הדברים האלה גם יחד? ויש גם מגמות פה. נכון שיש פריפריה ויש לה ככה נדבכים שונים, וגם מי שמוזרים מחלק מהזירות הללו, צריך גם לגעת בזה ולטפל בזה, ולהתמודד גם עם השאלות האלה. ואני גם מתחברת לשאלה הגדולה יותר של החינוך הבלתי פורמלי שבעצם אמר פה חברי חבר הכנסת ביטון, שבכלל מורגש שהחינוך הלא פורמלי מותקף בתקציב הזה, ממש ככה, וצריך באמת לראות איך אנחנו עושים את התיקונים האלה על כל הרצף, ואנחנו נדון גם בזה, ונשמח גם במהלך הדיון להערות החשובות שלך. וגם אפשר להקים מכינות אם אתה רוצה, בקהילות הערביות.

אפשר להקים עוד. אפשר לרתום את חבר הכנסת אם הוא רוצה לעבוד בזה. וזה די מדהים כי זה באמת בסוף אנחנו פה לחיות ביחד. אגב יש כל מיני רעיונות, אתה יודע. לא חייבים גם לעשות צבא, אפשר בסוף שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות ישראלי,

אפשר ליזום את הדברים האלה. כבר יש, מיכאל. ייזום עוד.

ואני אשמח שגם בדברים תתייחסו גם לנקודה הזו כי היא בהחלט חשובה. לצערי השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל והחוסן החברתי היה צריך להיות כאן היום, הוא גם שותף, ככה נרתם לדיון הזה.

הוא התחייב לבוא אבל יש להם חרם על הכנסת, אני אמרתי לו שזה צריך להיות מחוץ לתחום, אבל זה יעלה לו, ההיעדרות הזאת, אנחנו נתפוס אותו. על זה אני סומכת על מיכאל. אנחנו נתפוס אותו על הדבר הזה, הוא יצטער שהוא לא בא היום. אני בטוחה. יוסי מלכה, מנכ"ל מועצת מכינות אופק. תודה יוסי שהגעת שבאת וגם יוזמת הדיון. אבל יש לו נציג פה לנגב גליל, יש מישהו? שמעון וייס אמור להגיע, אני אבדוק איתו. עדיין לא פה, בטח הוא בדרך. נגב גליל וחוסן חברתי לאומי, נכון? משמר לאומי, ביטחון לאומי, חוסן. אני צריך לדבר בסלנג, כי אחרת אתה יודע. תוסיף לאומי אתה בסדר. טוב, בוקר טוב לכולם, גברתי יושבת ראש הוועדה המיוחדת לענייני צעירים, חברת הכנסת נעמה לזימי, אדוני יושב הראש הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, חבר הכנסת מיכאל ביטון. אני רוצה לפתוח ולומר תודה על זימון הישיבה החשובה הזו בעיתוי מאוד מאוד חשוב, אלו ימים שהכנסת דנה בענייני תקציב המדינה, ואני מקווה שהתקציב הזה יכלול גם תקציב משמעותי לאחד המיזמים החברתיים, החשובים ביותר שיש היום להציע לצעירים וצעירות מהפריפריה הגיאוגרפית חברתית במדינת ישראל. רגע לפני שאני צולל למצגת אני חייב רגע לומר משהו בנימה אישית. אני נולדתי וגדלתי בקריית שמונה, והייתה לי גם הזכות הגדולה לנהל את אגף החינוך ולהכיר מקרוב את האתגרים של הפריפריה. ב-30 השנים האחרונות אני עוסק בניהול ארגונים אזרחיים חברתיים, ואני יכול לומר לכם בביטחון רב, ובלתי משוחד, שפרויקט אופק, מכינות אופק הם אחד הפרויקטים והמיזמים שמייצרים שוויון הזדמנויות אמיתי לצעירים ולצעירות מהפריפריה הגיאוגרפית החברתית. ונדמה לי שיש, מ-2013 כשהתקנה הזו במשרד החינוך, קיימת הסכמה רחבה של כל ממשלות ישראל שנתנו רוח גבית לתקנה, והכניסו בה את המשאבים ואת התקציבים, והמנהיגות במשרדים ביקשה מאיתנו לגדול ולקלוט והבינה מהר מאוד את האימפקט שיש למכינות על הצעירים הללו. צה"ל ומשרד הביטחון באופן עקבי, כל מנהלי האגף הבטחוני-חברתי, מפקד מיטב ואחרים לא פעם ולא פעמיים פנו אלינו בבקשה לקלוט צעירים וצעירות למכינות האלה מתוך ידיעה והבנה שהאימפקט על שירותם הצבאי, על היציאה לתפקידי פיקוד, על יציאה לתפקידים משמעותיים בשירות הצבאי שלהם, תפקידי לוחמה, היא לא פחות מאשר דרמטית. ראשי רשויות מקומיות, רוב המכינות שלנו נמצאות בפריפריה, אתם מוזמנים לשאול את ראש עיריית קריית שמונה מי עמד כחלוץ בימי הקורונה? מי עמד בטבריה במוקד ההתנדבות? ומי עמד בהתנדבות במוקדי החירום כשהדרום נכנס לתקופת חירום? ואולי הדבר החשוב והמרכזי ביותר זו העובדה שיש לנו בוגרים ובוגרות של מכינות אופק שכל אחד מהם הוא הוכחה נהדרת לתהליך המדהים שקורה כשאתה עובר מכינה בצורה כל כך טובה, מצמיחה. והצעירים האלה שברו ושוברים את תקרת הזכוכית והם מוכיחים בעצמם כמה היה חשוב לפתוח את המפעל הזה ועוד להרחיב אותו בעתיד. אני מקווה שמהוועדה הזו תצא קריאה ברורה לכל המשרדים האחראיים, ויש פה שותפות בין משרדים, להעמיד את התקציב בתקנה וגם לדאוג שבשנים הבאות לא נצטרך להיגרר לעוד ועוד דיונים חודשים ארוכים כל פעם מחדש, בחוסר ודאות לגבי היקף התקציב שנמצא בתקנה. עכשיו, ברשותכם, כמה מילים על המכינות עצמן, אולי נצפה בסרטון הקצר שייתן טעימה מהעולם הזה של הצעירים במכינות אופק. (הקרנת סרטון)

כן אחרי יוסי אנחנו נעבור למשרדי הממשלה. (הצגת מצגת) אז אולי אני רק אגע במספרים, בנתונים.

צריך לזכור לפני 10 שנים, למצוא צעיר או צעירה בני העדה האתיופית במכינה קדם צבאית היה אירוע נדיר,

נס רפואי. אני חושב שמה שעשו מכינות אופק זה פתחו את העולם הזה בערי הפיתוח והיום הולכים גם למכינות שנתיות, גם לחצי שנתיות וגם לשנת שירות.

השנים, ובשנה הבאה אנחנו אמורים לפתוח גם שלוש מכינות נוספות, חדשות, ולהגיע ל-1,750 צעירים וצעירות שייקחו חלק ב-40 או 41 מכינות בשנה הבאה. בהחלט מספר מרשים. אני לא

5 מיליון שקלים משרד האוצר, 5 מיליון שקלים משרד הביטחון ועוד 19 מיליון שקלים כספים קואליציוניים. צריך להבין, השיטה שבה נסמכים בכל שנה על כספים קואליציוניים היא שיטה מאוד בעייתית, היא לא מאפשרת תכנון לטווח ארוך. אתה לא יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה

אתם יכולים לראות רק את הפריסה שלנו,

בישראל. תפקיד יוצא דופן של המכינות גם במיקום שלהם

אנחנו שנים היינו בעולם המכינות השנתיות, למה לא באים אלינו מהפריפריה? אני יכול היום להיות מאוד ביקורתי כלפי עצמנו מה לא ראינו אז. אבל הפתיחה

והם מגיעים לא כי הם עשו טובה למישהו, כי הם יקבלו יותר שם. כי החוויה של להיות נער לא בסיכון באופק, פותחת את החברה הישראלית בפניך ואת היכולת שלך לתקשר עם כל העולמות, ולאתגר את עצמך מאיפה באתי ומאיפה אחרים באו? וראינו את הילדים

אנחנו הוספנו את ה-5 מיליון שהאוצר היה נותן בכל שנה, שמנו כבר השנה בבסיס, וחוץ מזה יש לנו פה עוד תוספת שמביאה אותנו ל-16.5, תוספת של משרד החינוך שגם הכנסתם לבסיס, נכון? כן.

אז אם אפשר, תתייחסו לזה ככה כל אחד בתורו. אנחנו, את התקציב שהיינו שמים בשנים קודמות, שמנו באיזושהי מסגרת איזשהו סיכום לפני כמה שנים, על חלוקה בין המשרדים, על מצ'ינג בין המשרדים של 15 מיליון

אם אני מנסה להיות הכי מדויק.

כשאנחנו אומרים מה זה קיצוץ רוחבי זה

תגיד, ב-2022 יכול להיות שזה הגיע ל-60 מיליון,

או שזו טעות המספר שיש לי פה?

בסה"כ ב-2022 מבחינת התקצוב היה 49 מיליון פלוס מינוס, והיו העברה של עודפים של כ-8 מיליון

אז זו בדיוק הנקודה שהתעסקנו בה,

כבר ב-2019 משרד החינוך הכניס לבסיס 5 מיליון בשביל כן לייצר את הוודאות הזאתי. משרד האוצר במסגרת מבנה התקציב הכניס לראשונה את ה-5 מיליון בחלקו, אתם תראו את זה במסגרת דיוני התקציב כשיאושר

יש לו עדות, שתכף הוא ידבר, שכל ילד כזה בא פצצת אנרגיה ומוטיבציה ורוצה לשנות את השירות שלו. למה אתה הולך רחוק? זה מייצר מצב שבו המיון הוא מיון על מיון.

אנחנו גם נפנה אליו כוועדה, אנחנו נעגן את זה בסיכום של הפגישה הזו. איזה מכתבים יצאו מהוועדה.

לא, זה בשבילו כלום והוא מכיר את זה. אין יותר מגלנט להכיר את זה, סגן רמטכ"ל, הוא יודע בדיוק מה זה עשה

ככל שיהיה שיתוף פעולה עם משרדים נוספים אנחנו בוודאי נשמח. נעמה לזימי (יו"ר הוועדה המיוחדת לענייני צעירים): התשובה שלך מאוד חלקית. לדעתי זה פתיר בחתיכות קטנות ובנדיבות של כל המשרדים לשאת בנטל של הדבר הזה. אני חושבת שבסופו של דבר זאת לא צורה שנה אחרי שנה. אבל אנחנו עוד נחזור

המשימה של הלחץ בשבועות החשובים האלה להביא את הכסף וגם כדי לעבוד שזה גם לא יגדל בבת אחת מ-10 מיליון ל-50 מיליון בבסיס, אפשר באיזשהו קצב מסוים להגדיל את

בשנה שעברה הייתי חדשה בכנסת אמרתי נדמה לי שהאוצר מעסיק אותנו כל הזמן בסוגיות האלו, החינוך

האוצר איתנו, הוא מביא מעצמו והוא פתר בעיות בעבר, ועובדתית התקציב גדל לאורך השנים. זה לא איזו מוטיבציה להקטין פרויקט או להעלים אותו או לשחוק אותו ככה שהוא ילך וידעך עד היעלמות.

אני מסכים איתך,

האוצר זה אלוקים.

הצדק איתך, התקנה הזאת יושבת במשרד החינוך, נכון? זאת אומרת המנהיג של התקנה הזאת צריך להיות שר החינוך. ושר החינוך יואב קיש אוהב את מכינות אופק, זה אני יודע מידיעה. עכשיו אנחנו עובדים ופונים להביא

כל משרדי הממשלה הציגו? הצבא גם ומשרד הביטחון. אודי דרור גם חשוב שיציג. אנחנו נעשה פינג פונג כמו שאמרתי, ולכן אני עוברת רגע לדנה זקס,

אני אגיד שקרית שמונה היום היא הלב שלי, הלב שלי מבחינה חברתית, מבחינה מדינית.

את

וזה כואב לי ברמה האישית לשמוע שעוד פעם מדברים על תקציב. ובסוף מה זה תקציב? זה אנשים. כשאתם מתכננים

אז אני עוברת רגע כן למשרד הביטחון, אני אשמח להתייחסות על מה שהיה ולראות מה כן,

רגע צה"ל יציג את הנתונים אפרופו, ב - - - של השירות הצבאי. שלום לכולם,

תודה לכם. אז קודם כל אנחנו כמובן רואים חשיבות בשילוב ובייצוג של הפריפריה

הנשים שמתגייסות ללחימה בקרב בוגרות אופק הוא גבוה בהשוואה לכלל צה"ל, וגם גבוה יותר מהמכינות

תפקידים משמעותיים, אז נשים בקרב הבוגרות של מכינות אופק, הנתנון הוא גבוה יותר ובהשוואה לכלל צה"ל ודומה למכינות השנתיות. פיקוד זוטר, קורסי מפקדים, אז גם גברים וגם נשים

כמה צה"ל, כמה משרד הביטחון שם על מכינות רגילות? כמה כסף? אודי? אז את אומרת התוצאות כל כך טובות אבל נשארנו 5 מיליון שקלים? אגב בין הצבא לבין הביטחון זה תמיד נשמע כאילו משרד הביטחון זה הכספומט, אבל כשלצבא חשוב משהו הוא גם יודע למצוא בעצמו כמה שקלים, או ללחוץ לפחות, שיהיו את השקלים. אז הצבא נהנה מהפירות של מכינות אופק, הוא צריך להפעיל לחץ בעצמו כדי שהתקציב של הביטחון למכינות אופק יהיה לפחות כמו מכינות רגילות. לפחות. כי את מתארת פה החזר על השקעה. מיכאל, שם זה עשרות מיליונים רבות אתה יודע. לא, אני יודע מה אני אומר, הייתי במשרד הזה. ותמיד כשאין כסף אז הולכים משרד הביטחון, אבל כשהצבא רוצה להשקיע במשהו הוא משקיע. ואני רוצה שהוא לפחות יבין שיש פה תפקיד פה, להשקיע בזה, או ללחוץ שהשוואת התקציב תהיה למכינות אופק. ושם אין חוסר וודאות, שם יש וודאות. שם יש חוק ברור מה התקציב פר קפיטה, אתה יכול לתכנן, אתה יכול לגדול, אתה יכול להתנהל. בשביל השנים של הפיילוט היה ספק על אופק, למה חצי שנה ואיך זה יהיה ואם זה טוב? יאללה נגמר, זה לא פיילוט, זו מציאות. אז בואו נעגן מציאות ואחריות לעיגון היא לא רק של משרד הביטחון, היא של צה"ל בעצמו. זה מה שאנחנו קוראים פה, עדינה, את לא כל כך עדינה,

את חזקה, אבל אנחנו מבקשים ממך לחזור על הדבר הזה. אני אחזור. שיהיה מתאם בין הסקירה המדהימה שהצגת, ולהגיד ליניב עשור לאלוף, ולודמני ולכולם, קיבלנו פה פירות בוא נביא כסף.

אני לא יודע, אבל בוא נביא כסף. אודי דרור בבקשה. קודם כל אני אענה לשאלתך, אז תקציב המדינה עומד בשנה הבאה, שנת התקציב הנוכחית, על 130 מיליון שקלים לכל המכינות. אני אפתח ואגיד שקודם כל כולנו מוקירים את התרומה האדירה של מכינות אופק, אין על זה שאלה. ובעצם כל תוכניות אופק הוקמו בעצם במשרד הביטחון עוד לפני שהייתה תקנה.

עוד כשהייתה בסוכנות היהודית בתפקיד הקודם שלה, ואוריאל בעמותת שחר, ורק אחרי שלוש שנים המדינה התחילה לתקצב. אני לא רוצה להיכנס לעניינים תקציביים, מיכאל, בשביל זה יש לנו פה את אגף תקציבים, אני לא מוסמך אני גם לא איש בשורה בנושא הזה, אבל חשוב לי להגיד שהמספר שנקבע, 47 מיליון, אני לא יודע מה הנוסחה שצריך 47 מיליון כן או לא. אז אני לא יודע, אף פעם לא ישבנו על זה צריך להגיד. ואם תהיה נוסחה? אז יהיה 47? נעשה נוסחה, אבל מי שדורש נוסחה שיתחייב שיש נוסחה הוא ישלם. מיכאל בוא נגיד שיש לנו חצי מהחניכים של השנתיות. נו אז חצי כסף. חציי כסף של 130,

זה לא 47. זה הגיוני גם. ופנימייה לנוער בסיכון בישראל עולה 100,000 שקלים בשנה לילד. לא מטפלים בסיכון הזה בעלויות. למה אנחנו גם הולכים סחור סחור. סליחה. צבא העם. מה משמעות צבא העם? אם לא בדיוק במקומות האלו. אני זוכרת עוד ויכוחים כשאני הייתי בצבא, לא ויכוחים, דיונים פילוסופיים, על למה לצבא העם בישראל צריך להיות חיל חינוך? מה המשמעות? וזה דיון פילוסופי נכון. אבל זה בדיוק המקומות בהם יש את המשמעות. אם אנחנו נפקיר את אותם מנגנונים תומכים, אנחנו חוטאים לחזון שאנחנו יצרנו ובנינו, והחזון הזה הוא חזון מתפתח, ונכנסים אליו עוד רבדים ועוד מקומות שצריך להשקיע בהם, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה בחור של הגרוש שבכלל לא גרוש, אז זה באמת מביך לצערי, ואני גם אומרת, עצוב לי לראות את זה, כי אלו המקומות שהכי ברור לי, שמחברים אותנו למושג הבאמת מאוד גדול הזה, יש בו אולי קצת פאתוס, אבל הוא גם באמת חשוב וממשי וגדול. צבא העם. ואיפה אנחנו מתכתבים עם המושג הזה וגם מפתחים ומרימים אותו קדימה? תראו, יש לי ועדה שעוסקת באמ"ן לנגב, ועוסקת בעוד דברים. ותאמינו לי התמונה היא לא קלה בהשתתפות של סוציואקונומי נמוך באמ"ן. והתמונה ההפוכה לא קלה. סוציואקונומי נמוך הולך יותר ויותר ללחימה וגבוה פחות ופחות. אז מישהו המציא פה כלי מדהים והוא צריך להיות מקרטע? מישהו המציא פה מנוע מדהים שפתר בעיה לחברה הישראלית, לא פחות מזה. אם לאופק היו 200 מיליון שקלים עכשיו במקום 2,000 או 3,000 ילדים היינו עושים 12,000 ילדים. אם הוא היה חודר לחרדים, וחודר לערבים שהיו רוצים להיות חלק מהמלך של מדינת ישראל, יש פה מנוע מטורף. הוא צריך להתחנן על פירורים? זה האירוע שאנחנו נמצאים בו. צריך פה שידוד מערכות. צריך פה שרמטכ"ל ושר ביטחון ישבו ויגידו אופק זה גולת הכותרת שלנו, ומשרדי ממשלה אחרים יבואו. זה לא בושה לרווחה לשים פה 10 מיליון.

יש כל כך הרבה משרדים שה-title חברה ופריפריה ופערים. שוויון חברתי, נגב גליל, חינוך, אוצר, ביטחון. אני מבקש לא לחשוב בקטן. אני מבקש השנה לפתור בעיה לתקציב דו שנתי. אבל האסטרטגיה היא שנפגוש פה פרויקט של 100 מיליון.

שיכפיל את עצמו פי ארבע. שימשיך לצמוח. שבכל יישוב ושכונה יש מכינה כזאת, ועושים את זה בחצי שנה ובכלל לא פוגעים בשנתוני גיוס כי מתגייסים בפברואר. כל כך הרבה מרוויחים פה בזמן קצר, מרוכז. אודי סיימת?

מיכאל כבר אמר, אחד לאופק נכון להיום אין מכסה להבדיל מהמכינות הקדם צבאיות בשנות השירות. בגלל שזה גיוס במסגרת השנתון. שתיים, מבחינת הגודל חשוב להגיד, המכינות לצורך העניין אנחנו מדברים על 4,350 חניכים בשנה א', זה לא חצי, זה בערך שליש. יש שנה א' ואז הם מקבלים כסף גם לב' למי שמגיע מסוציואקונומי גבוה. אולי. דנה, את יודעת מה? אבל פה, אני אגיד כי מיכאל היה שותף לזה. הבן שלי מירוחם אז הוא לא כזה נער בסיכון כמוני, למרות שהוא היה קצת. אז הוא הולך גם למכינה של נופי פרת, גם לחצי שנה של תוכנית בוגרים, הבן אדם נוסע במרצדס. אנחנו רוצים שכל ילד יקבל. אני רוצה להגיד עוד משהו שמיכאל היה שותף גם עוד במשרד טוב זו דוגמה לא טובה, בוא נמשיך. למעלה מ-25% בש"שינים ובמכינות הם גם נוער פריפריה, אתה זוכר את התהליך שהובלנו? אנחנו מחייבים. זאת אומרת שזה משהו שאנחנו רואים כיעד מרכזי בכל התוכניות. ואין ספק שתוכניות אופק מובילות, הנתונים מדברים בעד עצמם. אבל לפני שנתיים נחתמה הסדרה עם משרד החינוך, ומשרד הביטחון עומד במה שהוא התחייב שם, על ה-5 מיליון כן בבסיס לא בבסיס הוא מעביר את הכסף. הכסף עובר בצורה מסודרת על פי ההתחייבות. אני לא איש בשורה להגיד זה לא בסמכותי. כן אבל תשאיר אפשרות שאתם חוזרים הביתה לדיון ומנסים למצוא עוד 5 מיליון לשנים האלה ולחפש פתרונות ארוכי טווח. אני גם אבקש מגלנט לדון בדבר הזה בעצמו, עם כל הצרות שלו, זה בניין הכוח. אין יותר בניין הכוח מהאירוע הזה. אני רוצה להגיד שאי אפשר להגיד כל הזמן שמכינות אופק, וגולת הכותרת, ואיזה שינוי, ילדים שהגיעו לפעמים עם צו מבית משפט, עם דפ"ר 20 כשהיה עוד דפ"ר, גולת הכותרת. ואז להגיד בסוף, דווקא לילדים האלה, המדינה מגרדת, יש 20 מיליון בבסיס, 130 מיליון למכינות שנתיות שאני בעדן,

אבל תשימו לב לפער. אנחנו גובים 500 שקלים שכר לימוד, הם גובים 1,500 שקלים לחודש שכר לימוד. ובסוף מה זה אומר? שדווקא אותו נוער מוחלש ואותו נוער שמשרד החינוך קבע שאנחנו צריכים יותר כוח אדם בגלל - - - שיש אנחנו בסוף מקבלים כלום. כלום.

בפילנתרופיה מי מקבל יותר כסף? אופק או השנתיות? השנתיות. אני לא יודעת לענות. לא יודעת לענות. אני רוצה להגיד לך משהו אבל,

אני שומע את הדברים שלך והם נכונים, אבל אני רוצה משהו אחד גם בשביל הצדק ההיסטורי. היו פה שנתיים בלי תקציב מדינה, ובאותן שנתיים גם העבירו את מכינות אופק ימינה,

פתחו משרדים, התיישבות. הייתה בעיה של ביטחון, היה אסון צפית לא נתנו לטייל, לא היו תקנים. בשנתיים האלה משרד הביטחון היה עוגן של פתרונות לשמור על המציאות ולהגדיל אותה. הוא הביא כסף מעצמו אבל יותר ממה שהוא הביא מעצמו, פתרנו היבטים של בטיחות, של הדרכה, של פניה למשרדים האחרים, של תיאום עם ההתיישבות שרק קם. אז הביטחון, יש לו אחריות והוא פתר בעיות בעבר. עכשיו צריך לעגן את זה תקציבית, זה האירוע שאנחנו רוצים לעסוק בו. לעגן את העתיד של אופק תקציבית, זה האירוע. הערה, אם אפשר, לעניין עיגון תקציבי.

אנחנו יודעים שיש חוק מכינות והחוק שם מעגן את התקציב. אבל עשיתם מעשה דומה לא בחוק, בהסדרה מוסכמת, סידרתם את שנת השירות והגדלתם באופן דרמטי את בסיס התקציב של שנת השירות. הוא עומד לדעתי על משהו כמו 55 מיליון שקלים. גם המפעל הזה של שנת השירות היה מפעל מאוד מאוד בעייתי בתקצוב שלו, והממשלה ידעה להגיד, אוקיי פוס, בואו נעשה סדר, שמה בבסיס התקציב סכום משמעותי וקבעה כללי משחק של גידול. אין שום סיבה שהמפעל הזה של אופק, שפונה וממוקד בנוער פריפריה לא ייהנה מאותה יציבות שמתבקשת. אין שום סיבה. ולמה אתה לא דורש שיהיה חוק מכינות אופק? או שייכנסו לחוק הקיים, ומשרדי הממשלה יודעים ליזום חוק, חבר'ה. משרדי ממשלה, חקיקה ממשלתית היא רובה היחידה שמתקבלת. תשבו משרדי ממשלה בין משרדי, אודי אני מבקש את זה ממך, זה גם יופיע בסיכום של הוועדה, דיון בין משרדי על הכנסת מכינות אופק לחוק הקיים, או יצירת חוק עבורם. ונגיש גם.

אני חושבת שאנחנו אגב פה גם חבר הכנסת שירי, וניר ואפשר גם להגיש, ליזום חוק כזה במשותף ולדחוף. בוא נגיש, כן. כי לא פעם אנחנו הוא סוג של רגולטור שדוחף באמת קדימה, גם כשהממשלה צריכה לעשות את הדברים ולא עושה. אני אומרת, בואו נקדים המחוקקים את מה שלא נעשה.

אבל הממשלה צריכה להביא חוק - - סוכם נגיש,

- - ולמזג את החוקים הפרטי והממשלתי ממש. אני אעבור לחברת הכנסת שרון ניר, תודה רבה שהגעת לכאן שרון יקרה. וכמובן שהרקע שלך הוא בהחלט בהיכרות. קודם כל בוקר טוב לכולם, עכשיו ה-mind שלי בתוך תקציב הביטחון. אני חברת תת ועדה שעוסקת בתקציב הביטחון עם ועדת התקציב, אבל הלב שלי לגמרי כאן וגם אספתי כרגע דברים מאוד חשובים ובאתי לכאן לדבר איתכם. אני קודם כל שמחה ששמעתי גם את עדינה וגם את אודי וגם אדוני וגברתי יושבי הראש. אני חושבת שהנושא הזה, הגיע הזמן לצעוד, לעלות כיתה. תראו, המכינות שנקראות מכינות אופק, זה לא אחר ממפעל חברתי, ציוני, לאומי , בטחוני. כי בכל הפרמטרים אנחנו רק מקבלים פה added value לחברה כולה. לוקחים אזרחים שמגיעים מהפריפריה ועושים להם באמת מוביליות למקום הכי טוב שיכול להיות. יושבת פה מיכל ברקאי שיצא לי לבקר במכינה שלה, לפני למעלה לדעתי מחמש שנים, מיכל. אבל הראשונה, והמכינה הייתה בראשית דרכה לדעתי, בשנה הראשונה שהקמת אותה פחות או יותר. והחוויה צרובה לי עד לרגע זה. המכינה הזו היא מכינה שמוביל למנהיגות נשית. עם בנות עם ברק בעיניים, שרק רצו, פנו אליי כיוהל"ם כתת אלוף בצבא וכל משאת נפשן הייתה לשרת את המדינה כלוחמות. הן פשוט ישבו והציקו לי מכל מקום, מכל המצוקות שלהן, מכל המכאובים שלהם ומכל בית הגידול שלהן איך הן מגיעות ותורמות כמה שיותר ויותר לביטחון ישראל. יש פה באמת תרומה שהיא מוכחת גם לאפקטיביות המבצעית של צה"ל, אני מאוד שמחה שאת דיברת על זה עדינה, כי זה ברור לחלוטין שהחבר'ה האלה, ברגע שהם מקבלים הם תורמים פי 10. יש פה משהו שמייצר באמת צמיחה לחברה הישראלית. באמת, גם אם נדבר על זה במונחים של צמיחה. אני חושבת, אדוני וגברתי יושבי הראש, התפקיד שלנו הוא באמת לקחת את זה צעד קדימה. זה תקנות, זה משהו שהוא לא מוסדר,

זה היה יחסית בחיתולים, עכשיו אם אנחנו נצא עם בשורה מהדיון הזה ונצעד קדימה ונבסס את זה, או בחוק, ומשרד הביטחון ייקח את זה כמפעל לכל דבר ועניין שתורם לאפקטיביות שלו, באמת זה גם ייתן מענה לפריפריה, ובאמת אני יושבת בוועדת חוץ וביטחון, שומעת את כל הגופים, ומבינה שעכשיו גם בתוך הצבא מבינים שצריך לקחת את הפוטנציאל ולמצות אותו בצורה הכי טובה. בפריפריה לתת מכינות לטכנולוגיה, למנהיגות, זה חייב להיכנס לתוך אותה מקשה, שאנחנו בסופו של יום לוקחים את הנוער המופלא הזה ונותנים לו מקפצה. ולכן אני אומרת אם זה יבוא מהממשלה, זה יהיה הדבר הכי טוב. כמובן שאנחנו, בעניין הזה, הלב שלנו חונה במקום של המכינות האלה. בהזדמנות פה לכל החברים שלנו שיושבים פה ועושים עבודה מופלאה, אני רוצה להגיד לכם שמעבר לזה, זה משהו שבטוח מעשיר את הבסיס של אותו נוער,

בהקשר הזה עושים פה עבודה שהיא באמת לא אחרת מקודש קודשים. אני רוצה להגיד לכם את תודתי האישי, אני רוצה להגיד לכם שזה תורם משמעותית גם לנוער וגם לצבא. תודה רבה חברתי חברת הכנסת ניר. אני עוברת למיכל ברקאי ברודי, לשעבר מנכ"לית מכינת עלמה. תודה רבה יקרה שהגעת לכאן. קודם כל איזו תודה רבה. תת אלוף שרון ניר, תודה חברת הכנסת לזימי.

רוצה לספר בקצרה שלפני עשר שנים לקחתי את כל החסכונות שלי, הסתכלתי ימינה ושמאלה,

אנשים כמוני, שגדלו בצפון תל אביב, יש להם גם ככה כל כך הרבה הזדמנויות, ואנחנו יכולים ללכת לעולם המכינות, לעולם שנות השירות ולקבל עוד מקפצה לחיים של משמעות ונתינה. למה אנשים שחיים בפריפריה לא מקבלים את המקפצה הזאת? דפקתי אז על הדלת של דנה זקס בסוכנות היהודית, הסוכנות לקחה את מכינת עלמה, והמכינה הפכה להיות מציאות. אני רוצה לספר לכם, לא את הסיפור שלי כי הוא לא מעניין, אלא על סיפור של שתי בוגרות שלנו, זוהר פרץ מירוחם, זוהר מירוחם הגיעה אלינו לפני שבע שנים למכינה, לא רצתה להתגייס, לא ידעה מה לעשות עם הנתונים שלה, בקושי סיימה את המכינה. עבדנו איתה יד ביד, בסופו של דבר התגייסה לשרת בעוקץ, היום שש שנים אחר כך היא חיילת מצטיינת, הייתה עכשיו מצטיינת יום העצמאות. כל החיים לפניה, משרתת בקבע שירות משמעותי, חייה חיים של משמעות. אני רוצה לספר לכם על אחת הבנות שלנו שהגיעה אלינו לאחר שאמא שלה עיוורת, בת העדה האתיופית,

נכנסה להיריון לא רצוי, הילדה לא רצתה להגיע למכינה, לא היה לה איך לשלם את המכינה. אנחנו הוצאנו כסף מהכיס, מהתקציב של המכינה כדי לאפשר לילדה הזאת בכלל להגיע ולהיות חלק מהמהלך הזה. בסופו של דבר אחרי שליווינו אותה צעד צעד הלכה להיות לוחמת בצה"ל.

שוב חייה חיים משמעותיים, מתפרנסת, עוזרת לחלום חלומות ולחיות אותם. אני יכולה לספר פה סיפורים עד אמצע הלילה, של הבנות שלנו. אחת מהן הייתה אמורה להיות פה בדיון, גם ילדה שליווינו אותה בדיונים עד בית המשפט העליון לכדי להכניס את דוד שלה לכלא על מה שהוא עשה לה, היא לא יכולה להיות פה היום כי היא עומדת לסיים את לימודי המשפטים, היום היא בבית משפט, במקום להיות בתפקיד הקורבן של עבירת מין, היום היא בבית משפט, עשתה התמחות אצל שופט עליון. מכינות אופק משנות את המציאות של מדינת ישראל. שהממשלה הזאת לא תדבר איתנו על מוביליות חברתית ועל צדק חברתי כשאנשים, שגם ככה קיבלו כל כך הרבה הזדמנויות ממשיכים לקבל כסף, והילדים שלנו, שבסך הכל רוצים אזרחות משמעותית ועתיד משמעותי למדינת ישראל צריכים ללכת, ובפעם ה-1,000 בחיים שלהם לקבץ נדבות. אז תודה רבה חברת הכנסת לזימי, חבר הכנסת ביטון על העשייה שלכם. אנחנו פה כדי לוודא שנצליח. תודה לך מיכל על כל מה שאת עשית ועוד תעשי למען המטרות הללו.

רגע לפני שאני אעבור לעוד משרדים, אני כן רוצה ללתת לליאור בוגרת מכינת הרדוף לדבר איתנו. רק שם משפחתך, סליחה שלא ציינתי אותו? שלום, אני ליאור יבין, אני בת 21. אני כרגע משרתת בשירות לאומי ואני בוגרת של המכינה בשער לאדם, זאת מכינה משותפת למנהיגות משותפת בחברה הישראלית. אני הייתי במחזור השלישי, זו מכינה די חדשה, ובעצם אני הגעתי למכינה זאת די בטעות, התגלגלתי, לא היו לי חברים שהלכו למכינות, לא אנשים במשפחה, לא כל כך ידעתי בכלל מה זו מכינה, והגעתי לשם רק בגלל שהם באו ובאמת גייסו בבית הספר, והרעיון של לחיות חיים משותפים, ללמוד ערבית, לקבל הזדמנויות מאוד קרץ לי והלכתי לשם. אני רוצה לדבר על המכינה שיצרה בעצם מין מיקרוקוסמוס כזה בחברה שלנו שבה באמת יכולתי לחוות פעם ראשונה בחיים מה זה לחיות בשותפות. אם זה לישון ביחד, לאכול ביחד, להתקלח ביחד. זה לא אני חוזרת הביתה, זה ממש חצי שנה אינטנסיבית של לחיות ולהכיר וללמוד את השפה ואת התרבות, ולהתמודד עם כל האתגרים, בעצם, שנובעים מכך. בנוסף, אני רוצה לספר על ההזדמנויות שבעצם החברים שלי קיבלו במכינה. היינו חצי יהודים וחצי ערבים, הערבים אף אחד מהם לא היה לו חוק גיוס חובה, כולם התנדבו לצבא, וכולם הלכו לתפקידים קרביים. יש לנו בצנחנים, במג"ב. היה לנו את הבדואי הראשון שהגיע לשלב המיונים של סיירת מטכ"ל. ובנוסף גם בנות בדואיות שהתגייסו. אחת החברות שלי, אסיל, בחורה מאוד מיוחדת, עשתה שנתיים של שירות לאומי בבית חולים, אחר כך הגיעה למכינה בשביל לשפר את העברית ולהתכונן לצבא, וכרגע היא כבר שנה שניה במשטרה צבאית ומתכננת להמשיך גם לקריירה שם. מדהים. תודה לך ליאור. תודה. ממשיכה בפינג-פונג ואני עוברת למשרד הנגב והגליל והחוסן החברתי, שמעון וייס מנהל תחום בכיר צעירים שזה אמור לעבור למשרד נגב גליל. תודה שהגת לכאן שמעון, אנחנו נראה לי כבר נתראה בהרבה דיונים משותפים. מה אמור לעבור? זה היה בשוויון חברתי וזה עובר לנגב גליל. אז רשות הצעירים עברה בהחלטת ממשלה למשרד הנגב והגליל, זה עדיין בתהליך קליטה. אני אגיד, כמו שכולם הזכירו פה, ברור שאנחנו כולנו רואים את הפלטפורמה של מכינת אופק כמשהו חשוב ומשמעותי מאוד. מבחינת קידום הצעירים, ובפרט שרוב המכינות בכלל נמצאות בנגב והגליל. כרגע זה הובא לידי השר והמנכ"ל לקראת התקציב הבא לבחון את זה, כמובן שצריכים להגיד את ההחלטה. נגיד את ההחלטה המקצועית, אנחנו אומרים שאנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים להיות קופה קטנה של משרד החינוך, זאת אומרת צריך להסתכל על זה טיפה יותר גדול ולא בכל פעם להכניס ולבזבז את התקציב, ולא כל פעם ללקט מכל מיני משרדים.

אם ההחלטה תהיה - - - אבל דווקא עכשיו יש לכם קופה גדולה, תוכלו לתת אותה קצת לדברים חשובים.

ברור שאם ההחלטה תהיה, כמובן שאנחנו נהיה שם, ואנחנו נרצה להיות באמת מעורבים לקדם את המטרות שלנו של המשרד. אני רוצה להכביד עליך קצת. קודם כל אני דיברתי עם שר הנגב והגליל במהלך הדיון כאן, והוא היה צריך להיות בעצמו אבל עם העניינים הפוליטיים אז הם לא באים לכנסת. אמרתי לו שזה יעלה לו, ההיעדרות הזאת. אני רוצה להגיד לך שאתם צריכים להסתכל על האירוע של מכינות אופק, לא כקופה קטנה, כמי שיכולים לדחוף את זה קדימה גם בחקיקה, וגם לבסס את העתיד של המיזם הזה. ואם אתה תלך ותבדוק איפה ממוקמות מכינות אופק? ומי מגיע למכינות אופק ומאיזה בתים? זה נופל בול על המטרות של נגב גליל. לא רק במובן של מתן הזדמנות לצעירים שזה התחום שאתה עוסק בו, אלא לחזק את היישובים האלה. כשאופל אומרת אני חוזרת הביתה לקריית שמונה, אין הרבה תוכניות שגורמות לצעירים לחזור הביתה. מה שהשר לפיתוח הנגב והגליל צריך זה שבני המקום חוזרים הביתה. משם אתם צריכים לתקוף את זה. ואתם צריכים להפוך להיות, אם אני הייתי השר והיה לי עכשיו את המאות מיליונים, הייתי שם על זה 30-40 מיליון שקלים, ומביא חוק ומעודד בכל הדיונים במכינות הגעה הביתה ובניית קהילות צעירים וקהילות בוגרות של קהילות אופק בכל היישובים. זה דיון שאני הולך לעשות עם השר. הפרויקט הזה יעלה לו כסף, הוא לא יצא מפה בחינם. אבל אני לא רוצה שהוא ייתן כי אני לחצתי עליו על 5 מיליון או 10 מיליון, אני רוצה שתבינו שיש לכם הזדמנות לקחת פרויקט שאין לו אבא עד הסוף, ולהיות האבא. וזה התפקיד של נגב גליל. הרי אתם לא תהיו פה לבד, משרדי ממשלה ימשיכו לתת את חלקם, אתם לא מחליפים כסף של משרד אחר. אבל אתם תהיו מעגני מציאות לדורות, של פרויקט דגל בחברה הישראלית, שמשפיע על הנגב והגליל מיידית. זה מה שאנחנו רוצים שתיקח מהפגישה הזאת. אני את השיחה הזאת אעשה עם השר, אבל חושב שגם אנשי המקצוע צריכים להכין לו נייר עמדה, לפגוש את ראשי המכינות, להבין איך זה מחזק קהילה.

ב-2006 מלחמת לבנון מלכה הוא בן קריית שמונה, בגליל עליון 90% מהתושבים נשארו ביישוב. בקרית שמונה מעל חצי יצאו מהיישוב. מילא עזבו, אבל היה קשה למצוא את בני המקום שייקחו מנהיגות וינהלו את העיר. חלק מאנשי המקצוע נעלמו. חוסן קהילתי וחוסן בטחוני וחוסן לאומי זה שיש מי שיתנדב בשעת חירום, והקבוצה הזאת היא הערובה לשעת חירום, מה שסיפר יוסי כשאתה מחפש מי יתנדב, מי ילך לקשישים, מי יביא תרופות בקורונה, מי יטפל באנשים שהם לבד בבית כשיש טילים ויבקר אותם? זה רק הצעירים האלה. מכל הסיבות הללו אתם צריכים לא להרגיש שאתם באים פה לקופה קטנה, אתם באים לעגן מציאות של פרויקט דגל בחברה הישראלית, שמשפיע על הנגב והגליל. את המסר הזה אני רוצה שתיקח כאיש מקצוע, תכינו נייר עמדה לשר. את העבודה מול השר אני אעשה ביחד עם נעמה והאחרים. תודה רק שמעון, משהו קטן להוסיף כי הסיפור של גאווה מקומית הוא סוגיה מאוד כאובה בחברה הישראלית. כשהייתי חברת מועצת העיר חיפה דיברתי על זה הרבה. כי גם בעיר מטרופולינית כמו חיפה יש הגירה שלילית מאוד קשה בטח של צעירים, שלא רואים בעצמם חלק. על אחת כמה וכמה בפריפריה. גאווה מקומית זה עניין שצריך לחזק. אני כמובן חושבת שזה לא רק עניין לצעירים כמו אופל, שאת מלאה בגאווה מקומית, אלא גם למדינה שצריכה לזכור שצריך לייצר גם עוגנים ותשתיות ופרנסה ועוד דברים, כי לא תמיד אפשר להישאר במקום כשאין איך להתפרנס, אז אני אף פעם לא מפילה את זה רק על הפרט, אבל בהכרח צריך גם לזכור לחזק את אותן קהילות, את אותם אנשים. אבל אני אגיד לך משהו שמעון, אתם חדשים, זה קורה לא מעט שתקציב הוא ממש אצל,

מי שרק נכנסו לתפקיד, ואז התקציב עובר ועד שאתם לומדים את התפקיד אתם מגלים שפספסתם כמה דברים בדרך, שומעת את זה תמיד. עבר תקציב ולא שמנו לב, והיינו חדשים, עכשיו נדע לפעם הבאה.

לפעמים הדבר הנכון הוא ללמוד ממה שקורה פה, להסתכל עליהם, לא עלינו, עליהם, אפילו תחליף איתם טלפונים, תדבר איתם. זה הזמן שלכם לעשות מעשה, אחרת עד התקציב הבא זה לא יקרה לבסיס תקציב, וזמן הלמידה שלכם, אי אפשר תמיד להתגלח על אנשים אחרים, זה לא יכול לקרות. צריך לדעת שלפעמים צריך לקבל החלטות, ולזהות דברים טובים ונכונים גם אם לא מכירים ולא יודעים. לתפקיד ללמוד במזורז, לדבר פה עם כל האנשים המדהימים האלה שעושים פה מעשה שהוא שליחות לכל דבר ועניין ומהר לפעול, כי אחרי שיעבור תקציב אתם תגידו וואלה לא ידענו, עכשיו אחרי שהכרנו את זה איזה מדהים זה, וואי נהיה איתכם בקשר, נדבר. ברור לי לגמרי מה יקרה בעוד כמה חודשים.

חבל כי זה חיים של אנשים וזאת הזדמנות מדהימה, ואתה יודע משהו? אני בטוחה שכשתכירו את זה לעומק תרצו לתקצב את זה בבסיס תקציב בעשרות מיליונים. קח את מה שאמר פה חברי ביטון, תתחילו בבסיס תקציב מורחב יותר, בכמה מיליונים, תעשו מעשה, תלמדו תגדילו עוד, אבל אם כל משרד פה יעשה מעשה, פשוט זה מה שצריך לקרות פה. בבקשה, אני אתן לך להמשיך לדבר, קח את הדיון הזה כמשהו שאתה מגיע ואומר לבסיס התקציב אני מוסיף X מיליונים נוספים גם אם זה לא 10 או 20, להוסיף את זה, לא להגיד לא ידענו אנחנו עוד לומדים, אנחנו חדשים. זה לא יכול להיות תירוץ מול הדבר הזה פה. אני בכוונה אומרת את זה כי אני מכירה את הרוטינה של כניסה חדשה למשרדים. תודה אני אתן לך להמשיך. אני אגיד שלא שאנחנו כרגע לומדים את זה, זה פשוט נמצא אצל המנכ"ל והשר ואנחנו מחכים לראות לאיפה הם לוקחים את זה. תודה רבה, שמעון. מנהל מינהל חברה ונוער, חגי גרוס. תודה רבה חגי שהגעת אלינו. תודה לכם. כל היושבים מולי הם לא רק אנשים שאנחנו מלווים כבר מספר שנים, הם אנשים שנכנסו לנו ללב, ואנחנו תומכים בזה מ- day one. אני גם רוצה להגיד בנימה האישית שהבן שלי לפני שנה סיים מסלול בפלס"ר גבעתי. הוא שאל אותי מה לעשות? הייטק? אמרתי לו אבנר, אני מכיר את הנשמה שלך והמלצתי לו שיהיה מדריך במכינת אופק והוא באמת סיים, ועכשיו הוא בטיול התאווררות בחו"ל וכשדיברתי איתו ביום שישי הוא בקמבודיה, אמרתי לו אבנר אתה מאריך את הטיול? הוא אמר לי מה פתאום, ב-18.6 אני חייבת להתחיל הכנת צוות לשנה השנייה. אז ככה שאני גם מושקע בדבר הזה אישית ולא בכדי. אין לי מה להרחיב מעבר למה שנאמר פה, אבל אני רוצה להגיד שהסיפור של שנת י"ג זה סיפור שהוא אמור להיות סיפור משותף לכלל משרדי הממשלה. אם עד גיל 18 יש חוק חינוך חובה שזו אחריות שלמה של משרד החינוך, ראינו שבשנת י"ג יש פה שותפים שזה משרד הביטחון, משרד האוצר, הזכרתם רווחה, נגב גליל. וההצעה הפשוטה שלי, אם כל משרד ישים מה שמשרד החינוך שם בכל שנה ומתאמץ ומגרד, אז פתרנו את הבעיה. כי כמו שאמרתי, השותפות פה היא שותפות אסטרטגית, אתם ציינתם את זה, האנשים פה נמצאים.

אתם לוקחים את האחריות?

האחריות היא עלינו ואני רוצה רק להוסיף, ומיכאל חבר הכנסת ביטון דיבר מקודם על העזרה של משרד הביטחון, הוא הכיר את זה מקרוב, אבל מי שלמשל, לוקח אחריות על ההכשרות לטיולים ועל חדר המצב ועוד כל מיני דברים נלווים זה משרד החינוך. אז באמת משרד החינוך מוביל בתקציבים, והבקשה שלנו שבאמת השותפים שלנו, אפילו לא ישוו, אפילו אם כל שותף ייתן חצי ממה שמשרד החינוך נותן, אני חושב שפתרנו את הבעיה. אני יודע שהשר והמנכ"ל, כמו שמורן אמר, עושים את כל המאמצים לאגם עוד משאבים - - כרגע אנחנו רואים שבכספים הקואליציוניים בכלל לא מופיע מכינות אופק. רק להגיד לא מופיע כרגע בכלל. - - וגם ללחוץ על הכספים הקואליציוניים.

נעשית עבודה גם שלהם בכנסת, לאגם עוד או לנסות לקלוט כספים קואליציוניים בנושא הזה,

אם כל משרדי הממשלה השותפים, דיברתם על זה שמדובר פה על תוכנית אסטרטגית של המדינה לא רק של משרד החינוך, ביטחון,

ישמו חצי ממה שמשרד החינוך שם - - - כמה אתה שם על מכינות רגילות? אני לא שם כלום.

היה אצלך. כשזה היה אצלי זו הייתה חלוקה שווה שווה. מתוקף חוק.

ואנחנו המלצנו מספר פעמים למכינות אופק, ואני חושב שהם הבינו, וגם אתם מניתם את זה, ברגע שזה יהיה חוק,

כן אבל זה לא מספיק שתסביר לנו שמשרדי הממשלה האחרים צריכים להוסיף. משרד החינוך צריך להוסיף, ואתה יכול להוסיף, התקציב שלך הוא השני בגודלו בממשלה. אז משרד החינוך מוביל בתקציבים. ואתם יכולים להוסיף ואנחנו דורשים מכם.

הראשון בגודלו, נכון, לפני משרד הביטחון. אחרי תוספות או לפני? לפני התוספות. ואחרי התוספות? הוא עוד יותר ראשון. הוא ראשון פעמיים בגודלו.

יפה. אנחנו מצפים ששר החינוך יואב קיש ישים כסף על מכינות אופק, נוסף. בלי כחל וסרק, ואחרי זה יביא משרדי ממשלה נוספים, ולא יסביר לנו שהם אשמים. אז המשרד שם.

המשרד שם מעל הבסיס הוא שם. מורן ציין את זה.

8 מיליון שקלים מעבר ל-5 מיליון שקלים. אז כמה זה יוצא? זה מה שהגדיל את התקציב ב-2022. שמנו את זה במהלך השנה ולא בבסיס. כמה ב-2023 אנחנו שואלים? בבסיס המתוכנן הוא 16 מיליון, זאת אומרת בגלל הגידול. 16 חינוך? לא, סך הכל. התקנה הרי יושבת אצלנו. הגידול נבע, כמו שציינתי מקודם, כי משרד האוצר שם את התקציב שלו בבסיס. משרד החינוך בשנה שעברה תקצב במהלך השנה שעברה עוד 8 מיליון. אבל הוא לא תקצב השנה. נכון, הוא לא תקצב השנה. אבל אנחנו רוצים השנה. הייתה פעם אחת ראש מועצה אזורית שער הנגב, אבל לא שוסטר, אחד אחר, שי חרמש. אז כשהיה מגייס כסף היו באים משרדי ממשלה והסוכנות אומרים לו תשמע, עשינו אצלך מעון עשינו זה, הוא אמר כן, זה כבר היה. מה הדבר החדש? מה שמו זה בסדר, מה חדש? שוסטר בבקשה. כן חברים רק דקה, אני צריך לקפוץ לעניינים אחרים. אנחנו עומדים פה, ואני רוצה להודות קודם כל לכם יושבי הראש של הוועדות ואתם שהגעתם ומשקיעים זמן בנושא, אולי מהטריוויאליים והקונצנזואליים ואנחנו מכבירים מילים כדי להסביר לעצמנו למה צריך לבצע את העניין הפשוט הזה, שהוא לא לתקן למשרד הביטחון. זה במסגרת שימוש איך נקרא לזה,

לא שולי אבל בחקלאות זה נקרא מים שוליים. נכון? לא עולה לאף אחד כלום חוץ מהכסף שצריך להשקיע, כסף אדיר, בעל חשיבות. אני מרגש את עצמי, אני מלהיב את עצמי, לא מצליח להבין למה אנחנו משקיעים את מאות המיליונים בלי בעיה, ואת המיליונים הבודדים האלה, העשרות הבודדים מאוד שיעשו מקפצה אנחנו לא מצליחים להזיז את עצמנו? אני לא רואה פה כנראה חברי קואליציה ששם בידם, בהזזת זרת מתקנים את האיוולת הזו. איוולת של כולנו, המשותפת. אני בא משנת שירות, חינכתי, הדרכתי בצבא בחיים. בינתיים גם בקואליציוניים אנחנו לא רואים ששמו שם. והקואליציוניים זה לצערי. אנחנו צריכים את זה בבסיס תקציב. אתם צריכים לדעת ששוסטר בשנות ה-70-80 עשה שנת שירות משותפת לבני שדרות ושער הנגב. מי שחושב שהוא המציא את השילוב שילך ללמוד את התורה אצל שוסטר.

לפני המפח הגדול הקמנו גרעין משותף לבני שדרות ושער הנגב, ושנת השירות היא מקום שבו אנחנו מעצבים, אני לעצמי יצרתי חברים לחיים ולהשקפת עולם, וזאת השקעה שאני מבין למה משרד החינוך אחרי כל ההשקעה הגדולה מוכן להשקיע את מה שהוא משקיע והוא צריך יותר. ואני מתפלל בדרכי שהוא יצליח. וגם כסגן השר במשרד פגשת את זה. והמשכתי אותך יושב ראש הוועדה, בניסיון לתקצב את המהלך הזה, אני רוצה להגיד מילה אחת שהיא לא פוליטית, היא סוציולוגית. החברים בחינוך הממלכתי דתי השכילו במשך השנים לאפשר כמעט לכל בן ובת שרוצים, אחרי שנות הלימוד, להשקיע עוד קצת ולחזק את עצמם במישורים גם התורניים וגם הערכיים, לעשות את זה. אנחנו נמצאים בתחרות גדולה, במחסור עצום של תקנים ושל כסף, ולא בשביל רצון של חבר'ה צעירים. וכל מה שאנחנו פה מהבית הזה, נוכל לעזור, בשביל אפשר את החוויה הנוספת האקסטרה הזאת, רגע לפני הפריצה למסלול החיים זה יהיה גדול.

אשריך תודה. תודה רבה. אנחנו נעים לקראת סיכום. יש מישהו שמאוד דחוף לו לדבר? בוא ניתן לעוד כמה, כל אחד שיהיה קצר ולעניין ונסכם. רפאל בן נעים. רפאל בן נעים מנכ"ל עמותת שחר. נראה לי דיברו כמעט על הכל, אני כן אהבתי את הכיוון. איפה המכינות שלכם, ותספר על העמותה שלך משהו. אנחנו עמותת שחר, קמנו בעצם מה שאודי הזכיר בהתחלה, לפני שהייתה תקנה. יש לנו תשע מכינות, שתיים במקווה ישראל, אחת בניצן, חמש באזור מסביב לכנרת באזור אלרום, מלכיה,

תל קציר וחוקוק, ועוד אחת במבוא דותן, יש לנו השנה צפי ל-430 חניכים שלנו, כשבשנה שעברה היינו 330 ושנה לפני 240. אני חייב להגיד, האירוע פה הוא באמת מורכב והסיבה שכולם מדברים על בסיס ולמה זה קריטי? אני יכול לתת את הצד שלנו. אמנם גדלנו בצורה קצת מטורפת, אני חייבת להגיד כל אופק וכנ"ל העמותה שלי, אבל אנחנו בסוף למשל אודי יודע כמה דחיות נתנו, משרד החינוך יודע כמה חניכים יהיו, ו-85-90 אחוזים מהתקציב שלנו תכלס ידוע כבר על מה אנחנו הולכים להוציא אותו, יש לנו אוכל ,לינה קצת שיעורים, אבל 47 זה תכלס כל קיצוץ. בחישוב שלי בראש זה קיצוץ של 12%, גם גדלנו ב-15% גם אינפלציה של 5%, התייעלנו הכל טוב לא נפגע בכלום הכל יהיה בסדר, הלוואי ונקבל יותר אבל זה לא הסיפור. העניין הוא שמאשרים לנו תוכנית, אנחנו צריכים להכין דוחות לעשות - - - כל הדברים האלה. אבל תכלס צריכים להגיד את האמת, אם חס וחלילה הבסיס שהוא בערך שליש מהתקציב האמיתי שלנו, לא הולך לגדול בצורה משמעותית, בסוף נצטרך להרים טלפונים לאנשים ולהגיד להם אי אפשר, כי כל אחד עולה לנו כסף, זו לא העלות השולית כבר. כל אחד עולה המון המון כסף וקצת לנוער בסיכון. מאוד מאוד מורכב, הצמיחה שלנו הייתה למרות שבצד הממשלתי לצורך העניין, הייתה תמיד היענות מטורפת אבל לא בבסיס, אז הימרנו, נקרא לזה הימרנו על טוב הלב וזה היה מצוין, אבל זו לא תוכנית עבודה גם לנו וגם לכם לדעתי. פיילוט זה כבר לא. אז מי שיכול לפעול בהקשר של לבסס את התקציב הקיים את הפיילוט,

ה-1,700-2,000 חניכים שזה כבר ידוע, לבסס את התקציב הזה, זה כבר צד מקצועי וזו בקשה שלנו אליכם. ובצד הפוליטי כמובן מי שיכול לעזור כדי שהם יוכלו לעמוד בזה. אבל ברור לנו שבלי לייצב את הספינה הזאת אז זה בעצם להגיד למשהו שהוא כבר 11 שנים עם אלפי בוגרים וכולם יודעים שהוא מוצלח מכל הרמות.

יש פרויקטים שלא מצליחים, לנו, אודי יודע, הייתה לי מכינה שלא הצליחה סגרנו אותה, ארבע שנים לקח לנו לסגור פרויקט שלא הצליח, כי זה קשה לסגור משהו שלא מצליח. אבל יש פה תמימות דעים שהפרויקט הזה מוצלח והוא לא פיילוט הוא כבר לא פיילוט, יש פה גופים גדולים חזקים שהחליטו שהם מביאים את הכסף ומביאים תורמים לדבר הזה. אבל אנחנו כבר המון המון שנים נמצאים בנדיבות ובטוב הלב, ויש המון טוב הלב בצד של המדינה, המון טוב לב. אנחנו רוצים שטוב הלב הזה יהיה בשנה הזאת ובעזרת ה' גם שייקחו את זה שתי מדרגות למעלה וישימו את זה בבסיס. כי טוב הלב קיים כל הזמן, נראה לי שכל מי שנמצא פה יודע את זה, התקציב שלנו עולה, אנחנו מגדילים בכל שנה ב-15-20 אחוז, אין שום דבר שדומה לזה בלי בסיס. אבל הגענו כבר לנקודה הזאת, שכאילו, לי השיער הלבן הזה אני יכול להאשים, זה לא אבא שלי, אבל זה המכינות. אתה יודע אם היו כאן חניכים של מכינה, אז הייתי אומר מה שמיוחד בדברים שלך זה המנגינה, אתה נותן להם שיעור בחשיבה חיובית. איך חשיבה חיובית מניעה אנשים לפעול? לאו דווקא מלקות, אפשר גם להזיז בחשיבה חיובית. משהו לגבי הטיימינג, אולי לא כולם מבינים את המשמעות. הארגונים שלחו למשרד הביטחון את רשימות המשתפים. המשתתפים דחו את גיוסם למרץ. אם אנחנו לא סוגרים את הפער התקציבי, המשמעות היא שללמעלה ממחצית המשתתפים אין מסגרת להגיע בספטמבר, למרות שהם דחו את גיוסם למרץ, זאת המשמעות. אסור שזה יקרה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, חבר'ה, הדבר הזה או שהוא ייגמר בהסכמות או שיהיה פה מאבק.

אנחנו לא ניתן לאירוע הזה לחלוף, כולם צריכים להבין את זה. השותפות הזאת שדיברת אדוני יושב הראש היא המפתח כדי להתגבר על האירוע הזה.

לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אני אשמח גם להוסיף.

ויש גם את דניאל שבזם ואז אנחנו רוצים לתת לחניך. קוראים לי ישי חדד, אני הקמתי את מכינת הראל ביחד עם הסוכנות, היום אנחנו עצמאיים. אבל הקמנו את מכינת הראל, מכינה לדוברי רוסית. אנחנו היחידים שמתעסקים עם דוברי רוסית. השנה יש לנו ביקוש מטורף, אגב יצאנו עם בוגרי המכינה.

היא מוקמת בחוות הנוער. חוות הנוער הציוני? אני מנוע כי אמא של אשתי שם. אם אני מסתבך עם אמא של אשתי וואי עליי.

ואנחנו פותחים גם מכינה נוספת שגם כן לצברים ולעולים חדשים, כי יש לא מעט עולים חדשים שמרגישים לא תמיד, לא רוצים עדיין להיות מוגדרים. אבל זה 100% עולים או שאתם רוצים גם לשלב? עכשיו במכינה החדשה אנחנו משלבים. המכינה הזאת אנחנו ברוך ה' בלי עין הרע מפוצצים.

גם ראיתם פה את הבוגר והבוגרת שלנו שהכירו במכינה, שאחר כך הלכו להיות לוחמים, גם התחתנו, עשו גיור אגב, כמו שצריך. במקום לנסוע לקפריסין הם פה בארץ, לא היו צריכים את הדברים האלה, מרגישים בבית. יש לנו מצטיינת של נשיא המדינה מ-100 החבר'ה בכל שנה כמעט.

והשנה יש הרבה ביקוש גם של עליה. העלייה גדלה אתה יודע. כן, אנחנו השנה נחשפנו לכל העניין של מכינות. מה שקורה שמכינות שנתיות לא מצליחות להגיע לכולם ובעצם אין להן שום אינטרס ללכת לפריפריה, אפילו לבתי ספר פריפריאליים, כי בשביל מה להם? עומדים אצלם בתור, ובמקום 40 מיליון, מחילה, אנחנו כמובן,

משרד הביטחון תמך בנו ותמיד דואגים, אפשר להכפיל ולשלש את זה. אני פשוט צחקתי, אני עשר שנים עם דוברי רוסים, זה לא פשוט להביא אותם למכינות, אבל ישראלים רק מחכים להזדמנות הזאת. סתם אתמול אני עומד בסופר אצלנו בברכול, ועומדת בחורה בת 17 אני מתחיל לדבר איתה את הולכת למכינה? לא יודעת כן יודעת. היום היא קיבלה טלפון בשבוע הבא היא תגיע אלינו ליום פתוח. אלו חבר'ה מעולים,

וכמו שאמרת מיכאל הם אלו שעושים את השירות המשמעותי מאוד. עם כל האהבה הגדולה ל-8200 ולכל היחידות הטובות, הם אלו שפשוט נמצאים, ואנחנו פשוט רואים את זה. המכינה משנה להם את השיבוץ. מלהיות, נניח אצלי דוברי הרוסית יש להם יחידות לדוברי רוסית, פתאום הופכים להיות קצינים, הופכים להיות לוחמים, וזה הפעילות של הדבר הזה, ואפשר להגדיל ולשלש. תודה, תודה לך חדד.

אחרון, אלא אם כן מישהו פה לא דיבר ורוצה לדבר. דניאל קיסנקו חניך, הוא בזום, חשוב לנו שנשמע אותו. שלום דניאל תודה שאתה איתנו.

תודה רבה. מתנצל שאני לא הצלחתי להגיע, היו קצת עיכובים, תאונת דרכים בכניסה לכביש אחד. תספר מאיפה אתה, איפה גדלת? ואז תתחיל.

אז אני מאשקלון בן 22, גדלתי באשקלון, וחי באשקלון עדיין, עובד באשקלון בתור רכז חברתי בעמותה למתמודדי נפש. השתחררתי לפני כמה חודשים ובאמת המכינה הייתה משהו עבורי. באיזו מכינה היית? הייתי במכינת רעות של החלוץ, בעצם הארגון של אבישי. בעצם המכינה באופן כללי הסבירה לי בעצם את כל הנושא הזה של חשיבות לגיוס לצבא. הגעתי, בעצם כשהייתי - - - אז לא הייתי כל כך מוכן ועם רצון גדול,

לשרת בצבא. וכשהגעתי למכינה, שבאמת התגלגלתי אליה במקרה לחלוטין, הבנתי באמת את החשיבות של הדבר הזה, פגשתי ציבורים שלא פגשתי, נסיעות אחרות, בין אם זה חבר'ה מתל אביב, חרדים לשעבר מירושלים, באמת מכל קצוות הקשת. עסקנו בהמון המון התנדבויות, יצאנו לטיולים, להכיר את הארץ, לאהוב את הארץ ולאהוב את האוכלוסייה שלה באמת על כל הגוונים. פגשנו ארגונים באמת משמאל מימין מכל הקשת הפוליטית, נחשפנו לדעות חדשות. הצלחתי לעצב גם את הזהות שלי בתור ישראלי ויהודי, בעצם כיוצא ברית המועצות שזה בעצם היה נושא שטיפה מורכב עבורי, וגם מהמקום של ילד ביישן ומופנם באמת הצלחתי לצאת החוצה מהמכינה באמת בתחושה טובה ובתחושה של רצון מקדם מציאות טובה יותר עבור אנשים שבעצם המציאות לא כל כך טובה איתם. ואני מאוד שמח על הזכות הזאת, באמת אני אמשיך ואתמוך בכל מה שאני יכול במפעל הזה של המכינות, בפרט מכינות אופק. תודה רבה דניאל, אתה מסכים. תודה רבה. דניאל תחזור להדריך. מה שנקרא, תחזיר למקום שבאת. עוד מישהו רוצה פה לדבר? אז בבקשה דקה שתיים. אני יקי ביטון, גם ביטון אבל מהקצה השני, מצפת. תספר על התפקיד שלך לפני. כן חשוב. אני מנהל את התוכניות ואת הפעילות במרכז מעשה. בעצמי ניהלתי מכינת אופק לצעירים בדואים ועוד מכינה למנהיגות מקומית. מכינות מעשה שאופל היא הבוגרת של המכינה הזאת.

אנחנו נמצאים בדיון הזה כי בסוף מדינת ישראל יצרה פער אי שוויוני מובנה. אנחנו לא נמצאים פה סתם. בעם מכינת אופק באו לתת מענה לפער הזה, ובעצם לצמצום הבעיה המאוד גדולה הזאת שמי שיצר אותה בסוף זו מדינת ישראל בהחלטות כאלה ואחרות. הצעירים והצעירות המופלאים האלו לא צריכים שאף אחד יעשה להם טובה, לא צריכים לשמוע את המריבה אם זו קופה קטנה של משרד החינוך או פירורים של משרד אחר. הם ההכי טובים שיש, ומגיע להם לא פחות מאף אחד אחר במדינת ישראל, מכל אחד שנמצא פה, מכל אחד במדינה שמקבל המון. לא יכול להיות שיש מסגרות ומקומות שמקבלים עשרות מיליונים ובסוף מה באות מכינות אופק לעשות? לחסוך כסף למדינה. כי בעוד כמה שנים כל המשרדים הנפלאים האלו יוציאו עשרות מיליונים כדי לתקן את הפערים שהם יצרו בעצמם. אז לא רק שמכינות אופק עושות את זה ומצמצמות את זה, הן גם מוציאות את הצעירים והצעירות הכי טובים שיש, הם גם החיילים הכי נאמנים של המדינה. מדינת ישראל באה ואמרה שיש בעיה ופער בגיוס של צעירים בדואים, הנה נמצא פה אודי דרור הוא יספר לכם, הקמנו מכינת אופק לצעירים בדואים. יש פער של הגירה? הנה ראיתם עדות חיה לצעירה, במכינות לוקאליות של מנהיגות מקומית, שבאה וחזרה למקום שלה, דרך אגב כמוה יש עוד 30 היום בקרית שמונה, שלומדים בתל חי שגרים בקרית שמונה ושפעילים שם חברתית. כל מה שמדינת ישראל ביקשה החברים והחברות הנפלאים שנמצאים פה עמדו דום. פעם אחת אנחנו מבקשים שאתם תעמדו דום בשבילנו, ומה זה בשבילנו? בשביל המדינה, בשביל הצעירים והצעירות האלו, ובמקום להחליט מי מעביר למי את האחריות, תיקחו אחריות ביחד, תעגנו את זה, ותנו לצעירים והצעירות האלו את מה שמגיע להם כי לא מגיע להם פחות מאף אחד אחר, הם הכי טובים שיש. אמרה פה נציגת הצבא וציינה פה את הנתונים וצריך לזכור, המכינות השנתיות קיימות, כמדומני, עוד מעט כבר כמעט 40

מכינות אופק בסך הכל 11 שנים, אני לא רוצה לתאר מה יקרה כשנגיע ל-40 שנים, מה יהיו הנתונים של המכינות הנפלאות האלה? תודה יקי, איזה לוחם חברתי אתה. אני מבסוט עליך. כן, עוד? קצר ולעניין כולם, אנחנו רוצים לסכם. בקצרה, לי קוראים יובל לינדן, אני סמנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית, ואני גאה להיות ממקימי מכינת מסבח"ה. מסבחה זה חומוס, אבל חוץ מזה שזה חומוס - זה ראשי תיבות של 'מסע בחברה הישראלית'. זו מכינה נודדת שבכל חודש מתארחת בקהילה אחרת בישראל. הם עושים חודש שהם בצפת אצל יקי, אבל לא רק אצל יקי. להכרות עם החברה החרדית בישראל, והם מתארחים שם והם מגיעים לערד וירוחם להכיר את הפריפריה הגיאוגרפית החברתית, והם מגיעים לכפר עציון להכיר את הציונות הדתית, תל אביב, הם מסתובבים ברחבי הארץ להכיר אותם. אני שניה בקצרה כי דיברו פה ואני לא אחזור על דברים אחרים, אני כן אגיד שאני קצת הצד השני מרפאל, אני עד לכמות השערות הלבנות שנוספות לו בכל שנה, כבר שבע השנים שאני בסביבה ואני רואה את זה, ובאמת אני בכנות אומר פה אני בכל שנה תהיתי איך רפאל עושה את זה כי הוא עמותה שזה מה שהיא עושה, היא עושה מכינות אופק. ובכל זאת הוא בוחר בכל שנה לשים את עצמו ואת העמותה שלו בסיכון בחוסר ידיעה מוחלט. ולהיות חיובי ועם הכרת הטוב. ולהיות חיובי, ואני מודה, לבושתי אני הרבה יותר זהיר. יש ביקוש עצום גם למסבח"ה ולמסעות כאלה כמו שיש לשאר המכינות, ואני לא פותח עוד מכינה בכל שנה, כי אני לא יכול לחשוף את הארגון שלי לסיכון הזה, וברגע שיינתן הביטחון הזה, מה שאתם חושבים שקרה באופק ב-11 השנים, זה יכול להתפוצץ בצורה חיובית כמשהו עצום. כי ברגע שאני אדע שיש לי את התקצוב,

אנחנו עובדים מאוד שלדי, אין פה בזבוזי כספים, על כל שקל שמושקע פה אנחנו באמת מוציאים ממנו את המקסימום בעבודה של החבר'ה, הם מובילים את הסדרות שלהם, הם עושים את זה, הם יודעים להסתפק במועט. ברגע שתתנו לנו את הבטחון הזה וכל הארגונים פה יוכלו לתכנן קדימה ולצמוח בצורה המוסכמת שנקבע בינינו, מה שקורה פה יכול להתפוצץ. אז באמת מהצד השני שם, הצד הזהיר שעדיין אני במשחק ואנחנו נמצאים ומפתחים את זה, אבל תתנו לנו את הביטחון הזה ואתם תראו את ההשפעה החברתית של זה באמת במכפלות. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו צריכים לסכם, אתה הדובר האחרון, בבקשה. אהלן, אמיר סטרוגו, מנכ"ל עמותת אחריי. אני רוצה להוסיף דבר אחד רק שלא היה נוכח פה כי אין פה ראשי רשויות. בשבועיים האחרונים ישבתי גם עם ראש עיריית דימונה וגם עם ראש עיריית יבנה, שניהם ביקשו ממני להקים מכינת אופק ברשות, מתוך פריזמה של פיתוח המנהיגות המקומית בתוך הישובים שלהם. הם גם מוכנים, אגב, להקצות משאבים. בסוף כל מכינה כזאת צריכה קומפלקס של דיור של מבנים וכו'. אין פה ראשי רשויות ולכן אני מרגיש צורך בסוף הדיון להכניס את הנדבך הזה. ראשי הרשויות בפריפריה מרגישים שהמפעל החינוכי הזה, יש לו ערך משמעותי בלתי רגיל, כקטר שמושך את בני הנוער והצעירים בתוך המקומות האלה למעלה, והם רוצים את המפעל הזה אצלם. הסיבה לזה שאני לצערי סירבתי לפחות בשנת הפעילות הנוכחית, זה בגלל שהסיכון הזה שנלקח פה.

אנחנו כבר היום, סתם אני נותן לכם את הפריזמה של מנכ"ל לארגון חברתי, אנחנו יצאנו לשנת 2023 עם אי וודאות של כמעט 7 מיליון שקלים לטובת מכינות אופק שלנו, שלא נדבר על המשמעות התזרימית כי בגלל שזה לא נמצא בבסיס התקציב, אנחנו מקבלים את הכסף רק כמעט ב-2024, אז את כל התקציב הזה אנחנו צריכים לגשר עליו או לפילנתרופיה וכשהיא נגמרת לקחת הלוואות מהבנק ולשלם על זה עמלות. אז אני רק אומר את זה כדי שנבין שכל מי שיושב פה מסביב לשולחן, חוץ מהשקעה החינוכית הבלתי רגילה, יש פה השקעה כלכלית ונטל משמעותי על הארגונים ומפעל חינוכי שבעיניי אין עליו שאלה באמת. תודה סטרוגו, ואחריי בכלל, עשו המון דברים טובים.

אני אהיה קצרה כדי שמיכאל יוכל להביא את כל הסיכום כמו שהיה.

אין ספק, גם ממה שאנחנו שומעים כאן, שהסיפור פה הוא גם לפתור את זה עכשיו, בזמן הקרוב. הן על בסיס התקציב והן את הכספים הקואליציוניים. אבל בשנה הקרובה זה חייב להיות מחוקק, כדי שלא נגיע לדבר הזה יותר. ובין אם זה אומר שהממשלה תעשה את תפקידה, ובין אם זה אומר שהח"כים יעשו מעשה ויגישו חוק משותף ויתקנו.

שאני חושבת, שהוא פשוט ייקח הרבה יותר זמן וחבל כי יש הרי הסכמה ותמימות דעים. חקיקה של הסדרת מכינות אופק פשוט תהיה עוגן שנוכל להתבסס עליו, יהיה ברור, ולא נצטרך להתחנן לתשומת הלב של מי שבונים את התקציב. ולפני שככה מיכאל ייתן את כל הדברים אני רק רוצה להגיד, 5 מיליון שקלים מתוך תקציב החינוך זה 0.006%, 5 מיליון שקלים מתוך תקציב משרד הביטחון זה 0.007% מהתקציב. 5 מיליון שקלים מתוך תקציב משרד האוצר זה 0.1%, 5 מיליון שקלים מתקציב משרד פיתוח הנגב והגליל זה 1.8%, 15 מיליון שקלים מהכספים הקואליציוניים זה 0.04%. תודה. אז בואו נסכם ונהיה תכליתיים.

היה עונג צרוף להוביל את הוועדה המשותפת ביחד עם חברת הכנסת נעמה לזימי. אפשר במסקנות שיהיו עוד דיונים כאלה שנעשה ביחד?

אולי נגיש איזו תוכנית בוקר או משהו. עם התה שהצוות שלך יכין, כל תוכנית בוקר אני לוקחת עכשיו. הוועדה לענייני צעירים ביחד עם הוועדה שלי לחיזוק הנגב והגליל יזמו את הדיון הזה, ואנחנו מודים לחברי הכנסת שכן באו ולנאור שירי שהיה פה רוב הזמן, זה מעיד על רצינות. הוועדה המשותפת רואה במפעל אופק בשורה לחברה הישראלית, בשורה לצמצום פערים ושיווין הזדמנויות. בשורה לתיקון החברה הישראלית ולחיזוק החוסן הלאומי והחברתי כולל השירות בצה"ל והעוצמה של מדינת ישראל בהון האנושי שלה. אנחנו רוצים להודות ליוזמים ולמייסדים של תוכניות אופק באשר הם, לעמותות השונות, להוגים, ללוחמים החברתיים, שדרשו את זכות היסוד של בן פריפריה ונער בסיכון ונערה בסיכון להיות חלק מחוויה מנהיגותית, לקבל את ההזדמנות למנהיגות. אנחנו מעריכים ומוקירים ואנחנו יודעים איזה ימים ולילות ואיזו הקרבה אישית נדרשת לייסד מכינה כזאת, לשמור על הילדים, להביא אותם לקו הסיום. אנחנו נרגשים ומצדיעים ממש, יש לנו דמעה בעיניים ממה שאת סיפרת, זה הפיל אותנו, שיש בוגרים כאלה בני הפריפריה שבאים לפה ואומרים בזכות מכינות אופק חזרנו הביתה ואנחנו לוקחים אחריות. הדבר הזה הוא דרמטי. מכינות אופק חוגגות עשור, ביחד עם הגאווה על מה שהן חוגגות, עננה על הקיום שלהן. אין חולק על ההשפעה הטובה של מכינות אופק, גם משרד הביטחון, גם משרד החינוך, גם הצבא, מציגים ROI, return of investment מהטובות ביותר שיש. גם בהליכה לפיקוד, גם בהליכה ללחימה, גם במניעת נשירה וגם בהכנסה של נוער שהצבא ויתר עליו מחדש לגיוס ושדרוג התפקידים שלו. אנחנו מרגישים שמשרדי הממשלה אוהבים ומחויבים למכינות אופק וזה הזמן לייצב את המכינות. כרגע המצב זה שזה מעט מידי וספק מידי. לטווח הקצר אנחנו דורשים את הדברים הבאים, אנחנו דורשים מארבע משרדי ממשלה לעשות מעשה מהיר ולהביא 5 מיליון שקלים נוספים לתקציב. אנחנו דורשים ממשרד הביטחון, ממשרד החינוך, ממשרד האוצר, ומשרד נגב גליל להביא 5 מיליון שקלים נוספים מיידית לתקציב, ל-2023-2024, להבטיח את העתיד של התוכנית הזאת. אנחנו גם נפנה למשרד לשוויון חברתי, למשרד העלייה ולמשרד הרווחה, שכל אחד מהם יבוא ויסייע ב-5 מיליון שקלים לפרויקט הזה, כי הנושאים שהוא עוסק בהם קשורים באופן ובזיקה ישירה לעשייה של המשרדים הללו. כל המשרדים האלה, שבעת המשרדים, נגב גליל,

ביטחון, שוויון חברתי, עלייה ורווחה, יקבלו מכתב מאיתנו יושבי ראש הוועדה, למעשה הזה של 5 מיליון להבטיח את העתיד. אנחנו מבקשים מכם אנשי המקצוע שהיו פה, לצאת אל המנכ"לים והשרים, לשקף את מה שהיה פה בדיון ולעשות את הלחץ שלכם, שיעמדו 5 מיליון שקלים נוספים מכל משרד לפרויקט הזה. ברמה של הטווח הארוך אנחנו מבקשים ממשרד נגב גליל, דווקא הוא, לקיים דיון בין כל משרדי הממשלה, ולשקול לעשות את פרויקט אופק כפרויקט לאומי, עם השקעה משמעותית של נגב גליל כיסוד, ואליו כל משרדי הממשלה. התקנה נמצאת במשרד החינוך, משרד החינוך רואה בפרויקט הזה את פרויקט הדגל שלו, הוא צריך לעשות את זה. לא מענין אותנו אגו וטריטוריות, מעניין אותנו שפרויקט יבטיח את עתידו לדורות הבאים. אנחנו דורשים מהממשלה להגיש הצעת חוק בין אם הצטרפות לחוק הקיים של מכינות קדם צבאיות ופתיחת פרק עבור מכינות אופק בתוכו, והסדרת התקציב השוטף היסודי שיעמוד לרשות היוזמה הזאת בשנים הבאות, או לחליפין חוק מיוחד למכינות אופק. אנחנו כחברי כנסת נגיש הצעת חוק למכינות אופק כהצעה פרטית. סיכויי ההתקבלות שלה לא גבוהים, אבל אנחנו נרצה למזג אותה ולצרף אותה להצעת חוק ממשלתית שסיכויי ההתקבלות בה גבוהים. אנחנו מבקשים מצה"ל לקיים דיון אסטרטגי בתוכו עד כמה יש פה ROI עבור צה"ל ואיך צה"ל הופך למנהיג שדוחף ומקדם את מכינות אופק כפי שצה"ל עשה במלגות שעשינו ללוחמים, שזה הפך פרויקט דגל של המדינה, כפי שצה"ל עשה בדאגה לחיילים בודדים כשהגדלנו את ההשקעות, כך צה"ל צריך להוביל את החשיבה האסטרטגית של המדינה על מכינות אופק, כי הוא המוטב הראשון, ושם קוצרים את הפירות הראשונים של הדבר הזה. אנחנו פונים לחברי כנסת מהקואליציה בעיקר, שיש להם 2,

5 מיליון שקלים תקציבים קואליציוניים שהם יכולים לשים בהתייחסות לאוצר, למטרות חשובות וטובות כפי שאנחנו עשינו כשהיינו בקואליציה. לנייד את הכסף הזה למכינות אופק. אנחנו נפנה לחברי כנסת מהקואליציה שאנחנו מכירים ונבקש מהם לשים תקציבים קואליציוניים שם. אנחנו רוצים להגיע לחבילה של 45-50 מיליון שקלים תקציב פעילות, ואם יגיעו גם תקציבים קואליציוניים נוספים, אפשר גם לסמן אותם לשיפור התנאים, שיפור תשתיות, כדי לא לבנות על כסף כזה שהוא קואליציוני בכל שנה, לשדרוג תשתיות, או לפתיחת מקומות חדשים שבהם ההשקעה בתשתיות אין לה מענה כרגע בחשיבה הממשלתית. הוועדה המשותפת תקיים דיון מעקב לפני סגירת תקציב המדינה, ולפני שהוא מסיים את הדיון בכנסת, וזה אומר בסביבות שבועיים מהיום, כדי לראות מה משרדי הממשלה עשו, מכתבים למשרדי הממשלה יצאו בתוך שלושה ימים ואנחנו מבקשים מכם, אנשי המקצוע, להשיב לנו בתוך שבוע מיום שקיבלתם אותם, לאחר דיונים פנימיים במשרדים שלכם. אני מודה לכולם, אנחנו נועלים את הישיבה, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:01.